בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו מתחילים דיון חשוב שמטרתו, לסכם את השנה המשמעותית הזו בוועדת כלכלה. אמנם ראוי היה שוועדות ימשיכו ארבע שנים ויעבדו ברצף וימשיכו לקדם, אבל נפל דבר, והכנסת מתפזרת. בהחלט יש גאווה גדולה על השנה הזאת, על היקף הפעילות ועל התוצרים וההשפעות של ועדת כלכלה. ניתן גם לחברי הכנסת להתייחס. אתחיל בכמה דברים כלליים. ביום כניסתי לוועדה שמנו לנגד עינינו שתי מטרות-על. מטרה אחת, לשמור על כלכלת ישראל, על צמיחתה, על המשק, על העסקים, על היזמים, על כל החוקים שיכולים לשחרר רגולציה, לתקן עוולות, לייצר תחרות, לעשות בקרה על מונופולים, דואפולים וקרטלים גלויים וסמויים שפוגעים בקידום המשק, ועשינו דברים גדולים במאבק למען יוקר המחיה בתחומים רבים. העיקרון השני שהנחה אותנו, לשאול את השאלה היסודית בכל חוק, בכל תקנה, בכל דיון, האם האוכלוסיות המוחלשות נפגעות? האם הנגב והגליל נפגע? האם הציבורים שאין להם לובי ואין להם ייצוג בכנסת נפגעים? אני חושב שגם בתחום הזה הבאנו לידי ביטוי ערכים טובים ותוצאות יפות. אני בראש ובראשונה מודה לחברי ועדת כלכלה בועז טופורובסקי שגם הוביל את ועדת המשנה לבטיחות בדרכים, רון כץ שהוביל את הוועדה לקידום ההייטק, לימור מגן תלם שהובילה את הוועדה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות ויבגני סובה שהקמנו את הוועדה לבחינת שוק השכירות ובשל, פיזור הכנסת לא זכינו לאפשר לה הרבה זמן עבודה. צביקה האוזר, מאזן גנאים, אורי מקלב, סמי אבו שחאדה וממלאי מקום קבועים בוועדה רם שפע, איתן גינזבורג, יסמין פרידמן וקרן ברק. לראות גם פה את חברת הכנסת יעל רון בן משה ועוד ח"כים רבים שהיו פעילים מאוד אתנו ללא שייכות לחברות בוועדה דבר שאני הכי גאה בו, שבוועדה הזאת לא היתה מלחמות פוליטית. לא היתה פה פוגענות בין חברי כנסת. היתה שפה מכבדת רוב הזמן, וההצבעות שלה, מעל 90% מההצבעות פה אחד. זה הדבר שאני הכי גאה בו. זה מוכיח, שאפשר בכנסת ישראל לעבוד, אפשר להביא הסכמות. אפשר לכבד, אפשר לחלוק. אין חבר כנסת שקולו לא נשמע ואין חבר אופוזיציה שיכול לטעון שמעמדו קופח בוועדת כלכלה. נהפוך הוא. חוקים של האופוזיציה טובים לכלכלת ישראל קודמו בוועדה הזאת כמו החוק להגבלת אגרה על פתיחת תיק במשכנתאות, החוק של אתי עטייה וחיים כץ ועוד עשרות חוקים שטובים לאזרחים ולכלכלה וקודמו בשוויון. ועדת הכלכלה היא גם משיאניות החקיקה והדיונים בכנסת, ודאי בחוק ההסדרים הקודם. היינו שיאנים באופן מוחלט. גם בפגרות וגם במהלך הקדנציה. נגענו בדברים יסודיים והכרענו אותם כמו הקמת הקרן למודרי אשראי וליווי פיננסי, כמו הרפורמה בייבוא ובייצוא. חיברנו בין ייבוא לייצוא לייצר גם לייצוא אפשרויות לעבוד לפי תקן אירופאי. הרפורמה בבנקאות הפתוחה, רפורמת המשכנתאות, עצירת פנויים בדיור הציבורי, רפורמה בענף ההטלה בהסכמות, רפורמה בדואר, סוגיות אחרות שעסקנו בהן - העלאת המאבק ביוקר המחיה על סדר-היום הציבורי, כפל עמלות בכספומטים, ניצול מונופולים של חברות מזון ועוד תחומים רבים בתחום יוקר המחיה. אמרנו את כל אלה במחירי דלק והדרישה להוזלת הדלק והבלו וזה קרה ובוצע. דרשנו תוכנית ליוקר המחיה של הממשלה של 2 מיליארד שקל, ושינינו את התוכנית הזו והגדלנו את המענקים למקבלי שכר נמוך מ-250 מיליון ל-500 מיליון ובאמצע שנה שינינו את החוק שמאפשר גם להם ליהנות מהכסף באמצע השנה. בוועדה הזו דרשנו גם תקציב לאומיקרון לארבעה חודשי פיצויים. קיבלנו חודשיים אבל זה מאפס לחודשיים, והחוק הזה מאושר בכנסת בימים אלה אז הפיצויים של האומיקרון נולדו בוועדה הזאת. נאבקנו ברפורמה בתחבורה הציבורית. לא צלחנו. המחירים לא השתנו. נעשות פעולות חד צדדיות של ביטול הערך הצבור מיידית והיכולת לטעון חופשי חודשי כבר בימים אלה עוד לפני שהרפורמה הרשמית נכנסת לתוקף. יש עוד הליך משפטי בבג"ץ ונראה מה יגיד בג"ץ ברפורמה בתחבורה הציבורית. עסקנו בבטיחות בדרכים גם בוועדה, גם בוועדת המשנה. גילינו תופעות קשות, מחפירות שמדינה מתוקנת לא יכולה לקבל. ניידת תנועה אחת אין בלילה ביום שישי בלילה בכל כבישי איו"ש לפלסטינים וליהודים כאחד, כבישים שפרוסים על מאות קילומטרים אין ניידת תנועה אחת. מתוך אלף התקנים של ביטחון פנים לשיטור לא הופנה תקן אחד לאיו"ש. לא משנה אם אתה שמאלני או ימני. החיים עצמם. לשמור על הבטיחות והסדר ביהודה ושומרון. זה דבר שנתגלה כאן והוא עצוב מאוד. כמה מספרים של הוועדה. קיימנו 317 ישיבות, 800 שעות דיונים, 13,000 משתתפים ומוזמנים. 50 הצעות חוק, מתוכן הועברו אלינו לקריאה טרומית 24, 8 לקריאה ראשונה ו-18 הצעות חוק התקבלו בקריאה שנייה ושלישית בהם שבעה פרקי חקיקה שאושרו במסגרת חוק ההסדרים. יש עוד 100 נושאים שהבאנו כנושאים שלנו לדיון מתוך סדר-היום הציבורי. עוד חקיקת משנה 70 פרטי חקיקת משנה, 51 הצעות לסדר-יום של ח"כים שנידונו פה, אני לא חושב שיש הצעה לסדר של ח"כ שלא קיבלה את הכבוד המגיע לה. עמדנו ביעד הקשה להגיב לכל הדרישות של ח"כים להביא את הנושאים ואת הסוגיות שעולות במליאה. דיווחים על פי חוק בסעיפי דיווח בחקיקה, סיורים ביצענו שניים, ו-וועדות המשנה שציינתי. אתייחס בסוף לתודות. הזכרתי את חברי הכנסת שלא היו פה גם, חברי הוועדה וחברי כנסת פעילים בוועדה שאינם חברי ועדה והודיתי להם גם על דרך העבודה, גם על מערכת היחסים, גם על העובדה שמעל 90% מההצבעות היו פה אחד וגם על העובדה שהוועדה הזאת היתה כמעט נקייה לחלוטין ממריבות פוליטיות אלא רק עשייה נטו. יש לנו מלא ח"כים וגופים. כולם רוצים להגיד וננסה כמה שיותר. אני מבקש שגם הח"כים וגם הארגונים כל אחד יעמוד וידבר דקה להגיד את הדבר הכי חשוב לו. בבקשה לא לחזור על דברים, לחדש ולתמצת. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני רוצה קודם כל להודות לך על ניהול הוועדה הזאת. נהניתי מחלק גדול מהדיונים בגלל הרגישות הגבוהה שהיתה לאוכלוסיות מוחלשות. תמיד חשבנו שיש בני אדם מאחורי המספרים, וזה דבר מאוד חשוב בעיניי. הוועדה הזאת עשתה המון, ויש לה המון סמכויות ואחריות על הרבה תחומים. שני דברים שאנחנו צריכים לחזור עליהם ולעבוד עליהם בצורה יותר יסודית: גם עניין הדייגים שהבאנו לדיונים בוועדה כמה פעמים ונגרם להם עוול רציני עם הרפורמה המדוברת מזה כמה שנים ולא עשינו מספיק בנושא הזה. יש לחזור לזה ולעשות לזה דיון יותר מעמיק. מדובר בקבוצה די קטנה, כאלף אנשים שלא הצלחנו לעזור להם כפי שצריך וכפי שמגיע להם. זה היה נושא מאוד חשוב בעיניי, והעניין של תיירות בחברה הערבית שזה יכול להיות מנוף כלכלי ברמת המקרו בצורה מדהימה שלא עסקנו בו מספיק, ואנו לא רואים את הפוטנציאל בעיניי שקיים בפיתוח הדבר הזה. אני שוב מודה לך על הדרך שבה התנהלה הוועדה ועל הרגישות הגבוהה מאוד לאוכלוסיות מוחלשות. זה הופך את הפוליטיקה ליותר מוסרית ברגע שאנו עוזרים לאנשים שיותר צריכים את העזרה שלנו. תודה על הדברים ועל הנושאים שתציגו פה שהם דגשים לעתיד, נהפוך אותם לרשימה שתונח על שולחני כיושב-ראש עתידי או כל יושב-ראש ועדת כלכלה בחפיפה ויקבל את הדגשים שתציגו כאן. גם נסכם את עבודת הועדה בכתב בחוברת. הדבר הזה יקרה בהמשך. היום זו הזדמנות פנים אל פנים להוקיר את חברי הוועדה על עבודתם, את השותפים לנו ואת העובדים מאחור הקלעים.

הוועדה הזאת נתמכת בעשרות עובדים מקצועיים. עשרות. ואני אקריא אותם בשמם אחד-אחד בסוף הדיון. בבקשה, חברת הכנסת יעל רון בן משה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אחרי חבר הכנסת אבו שחאדה, אופוזיציה של האופוזיציה, קשה עוד להסביר את חשיבותה של הוועדה ואת הערך הגדול שניהלת את הדיונים והבאת להסכמות. אציין שני דברים שבעיניי הם חשובים. אני חברה בוועדת כספים ויושבת-ראש הוועדה לפניות הציבורית ואני נמצאת כל הזמן על ה'קו כי חלק גדול מהנושאים מתנהלים כאן. גם עכשיו אנחנו מצביעים על דברים בוועדת כספים שכל עבודת ההכנה ומול המשרדים הממשלתיים בוצעו פה. אדגיש שני דברים שפגשתי פה באופן מיוחד. הראשון זה השיח על שוויון. אדוני היושב-ראש, הובלת את זה ואת השאלה שאני חושבת שצריכה להעסיק את כולנו, האם כשאנו מדברים על ערך השוויון אנו מתכוונים לזה שכולם ישלמו אותו דבר או שכולם יקבלו אותו דבר. לצערי בחודשים האחרונים היה בלבול בחלק מהרפורמות וחלק מהתוכניות והפעולות של משרדי הממשלה שחשבו ששוויון זה שהאזרחים בכל המקומות מכל המגזרים ישלמו אותו דבר אבל יקבלו פחות. אנו רואים את זה באופן קבוע בשירותי הבריאות. זה אולי לא נדון באופן ליבתי פה בוועדה אבל כל אזרחי המדינה משלמים אותו דבר על שירותי בריאות ובוודאי שלא מקבלים אותו שירות. ראינו את זה בכל הקשור לדואר, ותכף אתייחס אליך, גברתי מנכ"לית משרד התקשורת, שכולנו משלמים אותו דבר, אבל האם כולנו מקבלים אותו שירות? או האם האזרחים בנגב,

בבקעה מקבלים אותו שירות בדואר והתשובה היא לא. אנו רואים את זה ביתר שאת בתחבורה. בחצור הגלילית או בנהריה או בסכנין ישלמו אותו דבר כמו בחולון או בבת ים או בתל אביב, והאם מקבלים אותו דבר, את אותן הזדמנויות תעסוקה, את אותן הזדמנויות להשכלה? התשובה היא כמובן לא. אני חושבת שאנו צריכים להמשיך בשיח של השוויון, מה המשימה שלנו כמדינה בעניין הזה האם אנחנו משטחים רק את צד המשלם ולא נותנים דבר בצד המקבל. שנית, השליחות של בעלי תפקידים. ראשית אני רוצה לציין את העובדים המסורים של משרדי הממשלה, וזה שמנכ"לית משרד התקשורת נמצאת פה, זה דוגמה ומופת. היא ואני במחלוקות בנושאים רבים. אנחנו במחלוקות עמוקות ובאי הסכמה, אבל היא תמיד נמצאת, נוכחת, זמינה. ניתן לקיים שיח, ויכוח ולהיפרד באי הסכמה. אבל אנחנו ממשיכות בשיח. בחלק מהדברים אנו מגיעות לעמק השווה וחלק לא אבל ברור שהיא עובדת בשליחות גדולה. אם יש פה מנכ"לים או בכירים אחרים שלא ציינתי סליחה, אתם פה בלילות, בימים, זמינים עד כניסת השבת ואחרי צאת השבת. זה לא ברור מאליו. כל הכבוד. יישר כוח. אני יודעת שאתם סופגים הרבה, אנו רואים את זה. כל הכבוד. צוות הוועדה המופלא גם בייעוץ המשפטי, גם בניהול הוועדה, בייעוץ הפרלמנטרי, גם מחלקי המים שמסתובבים פה, גם הסדרנים. כולם בדיונים מאוד מורכבים של מאות אנשים שצבאו על הדלתות של הרבה אמוציות. הצלחתם לשמור על כולנו ועל הדיון הממלכתי, המקצועי והענייני ועד להסכמות, והכול בהובלת היושב-ראש האחד, היחיד והמיוחד שאני בטוחה שייאמרו פה שבחים רבים עליו. תודה על ההזדמנות להיות אורחת קבועה בוועדה.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב. ותודה אישית לך, לבאים בתור, ללימור, לכל מי שהחליף אותי בהובלת הדיונים. לצביקה, לרון. גם שם סמכתי עליהם וידעתי שהנאמנות גם לעקרונות ולדרך ולתפיסות היה תיאום מלא בין המחליפים. הייתי בראש שקט שיש פה הנהגה נוספת לוועדה.

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הנהלת הוועדה, הייעוץ המשפטי של הוועדה. אני חבר ותיק, אלי לא כמו חבר הכנסת טיבי, אבל כבר שמונה כנסות. הספקת אמנם הוועדה כיהנה זמן קצר אבל הספקת הרבה בגלל הדיונים היעילים, המקצועיים והבקיאות הגדולה שלך בחומר וההכנה המוקדמת. הדיונים פה היו מאוד ממוקדים ולא מתישים.

מה שבעיניי מייחד את הכהונה שלך אולי תמשיך אבל הכהונה הקצרה הזאת, ששמת בגאון את האזרח במרכז והחלש הוא בכתר. יחד עם זאת, לא פגעת, אף העצמת את הגופים הציבוריים, החברות, עסקים, חקלאים, כל מי שמניע את המשק קיבלו אצלך כולם. נקודות האיזון, מציינים פה וציינת בעצמך, האיזונים שידעת לתת אין סתירה בין האזרח במרכז לגופים האחרים שנותנים את השירות. עשית את התפקיד של הוועדה מול הגופים והממשלה. אם צריך ללמוד מה זה ועדה בכנסת, מה תועלתה ותפקידה, לראות את ועדת הכלכלה, כגורם מפקח יחד עם גורם מאזן ומניע ולראות את שיתוף הפעולה עם כל חלקי הבית ועם האנשים שבאים לשולחן הוועדה. אני שוב מציין, לא התמסרת למשרדי ממשלה, לגופים שנלחצו. עמדת כאן ביושר ובשקיפות מלאה. אולי גם שילמת מחיר ציבורי. אני חושב שלא שילמת מחיר ציבורי אני חושב שערכך הציבורי התפרסם יותר בזה שעמדת והיית נתון ללחצים, לתקשורת. עשית את זה. אני מעיד את זה וחושב שגם חבריי. עשית זאת ביושר ורק כי האמנת בדרך הזו ורצית לעזור, וכאב לך הפגיעה בחלשים ובכאלה שאין מי שייצג אותם. ראינו אותך מתרגש לא מעט בוועדה הזאת, אבל עמדת חזק מול כאלה שאולי היו צריכים לקבל את עמידתך החזקה. בחלק האישי, ודאי שהטבעת חותמך ואת כישוריך הרבים. התפישה המהירה, האינטליגנציה הגבוהה והרחבה, הניסיון במגוון נושאים שהבאת לוועדה, איש של אנשים, במיוחד של אנשים פשוטים. זה בא לידי ביטוי בדברי הפתיחה שלך בכל ועדה. כשראו אותי בגלוי בלשכה, מה אני רץ, צריך להיות ממש בדקת הפתיחה. חוץ מהדיוק בזמן, דברי הפתיחה שלך היו מכוננים. אם הייתי מאחר אותם, אם הייתי מעלה נושאים, היית אומר: טוב, דיברנו על זה בפתיחה. הייתי צריך לייצר דברים שלא דיברת עליהם. דברי הפתיחה שלך כיוונו באמת לתמצית הדיון וגם הסיום. אני מאחל שתמשיך בכל תפקיד. היה נוהג, חבר הכנסת אחמד טיבי, שוועדת הכלכלה של האופוזיציה. אין טענה בזה שמי שעמד בראש ועדת הכלכלה, ראינו ממשק ישיר, ראינו כספים והאוצר ממשק. פה עמדת גם כאיש קואליציה ואיש מסור

בלי חשבונות קואליציה אופוזיציה. מי שהיה פה לא הרגיש קואליציה ואופוזיציה. תודה רבה ולכל הצוות של הוועדה ולייעוץ המשפטי של הוועדה. תודה הרב מקלב על הדברים המרגשים. לימור מגן תלם. תודה אדוני היושב-ראש. אני מודה לך על הניהול המקצועי, על הניהול האסרטיבי. ניהלת את הוועדה הזו ביד רמה, באסרטיבית, אבל עם המון רגישות ועם הומור שמיוחד לך. אני אישית התחברתי ואהבתי אותו. זו קדנציה ראשונה שלי כחברת כנסת, ואני מאוד גאה להיות חברה בוועדת הכלכלה בראשותך. הועדה התנהלה באמת באופן מדהים, ענייני. ידעת להביא את כולם לפשרות גם במקרים מאוד קשים, מורכבים ורגישים.

גם ההבאה שלך לפשרות היתה מלווה בהמון רגש, אכפתיות ומסירות ראויה להערכה. זה גם המקום שלי להודות לך על האמון שלך בי, שבחרת בי להחליף אותך לא מעט פעמים לנהל את הוועדה. מאוד נהניתי לנהל את הוועדה וזו ההזדמנות להודות לעידית ולדקלה המסורות, המקצועיות, המסורות שמנהלות פה את הוועדה, עוזרות למיכאל בצורה מדהימה, ולצוות המקצועי של הוועדה איתי והיועצים המשפטיים שליוו אותי גם במקרים שניהלתי את הוועדה אתם מסורים וחרוצים ואכפתיים וזה ראוי לשבח. אני מודה למיכאל על כך שאפשר לי להקים את ועדת המשנה שלי שניהלתי לבחינת כשלים בצרכנות, ועדת משנה להגנת הצרכן. הספקתי לנהל מספר דיונים בנושאים האלה. ממש ארחיב בקצרה כי הבאנו הישגים יפים מאוד במסגרת ועדת המשנה שניהלתי. הנושא הראשון שדנו בו היתה הקלטת שיחות בין עוסקים לצרכנים, שמירתם ומסירתם לצרכן לצורך הגברת השקיפות בין הצדדים לעסקה. דרשתי בדיון הזה שתהיה חובה להנגיש שיחות שמוקלטות בין צרכן לעוסק. לא היתה חובה להנגיש ואתן. כשצרכן ביקש מעוסק לשמוע את ההקלטה שלו כמו פרטנר שלחו אותם למרכז שירות לשמוע את ההקלטה כשהיום כה פשוט להעביר את זה בווטסאפ או במייל. לכן דרשתי להנגיש את נושא השיחה. בעקבות הדיון התקדמה הצעת החוק הממשלתית ואושרה בוועדת שרים. גם הגשתי הצעת חוק פרטית בעניין. הנושא השני שדנו בוועדת המשנה היה הנושא של אכיפה של מענה אנושי תוך 6 דקות. זה נושא שהיה מאוד רגיש לצרכנים והיו תלונות רבות בנושא. גם פה משרדי הממשלה היו צריכים להגיש התייחסויות לגבי חזרת המענה. בסופו של הדיון קראתי גם לרשות להגנת הצרכן בשיתוף משרדי ממשלה לבחון אם יש צורך בתיקוני חקיקה, הגברת האכיפה ביחס לנושאים של הוספת עוסקים לתוספת השנייה דוגמת חברות התעופה. בסופו של דבר הגשתי הצעת חוק שאני מקווה להעבירה היום במליאה שמוסיפה את חברות התעופה לתוספת השנייה כך שהן תהיינה חייבות לענות תוך 6 דקות ולהקציב שלוחה ייעודית לביטול עסקה. נושא שלישי שדנו פה היה ההגנה לצרכנים שביצעו העברה בנקאית עם פרט שגוי. היה מקרה אחד תקשורתי של העברה בנקאית שטעו במספר הסניף וצד ג' שקיבל את הכסף סירב להעבירו חזרה. בסיכום הדיון קראתי לפיקוח על הבנקים להנחות את הבנקים להימנע להנפיק מספרי חשבון זהים באותו בנק גם אם הסניפים שונים, לבדוק אפשרות להצליב בין שם המוטב למספר החשבון. ביקשתי לבחון מנגנון של פיצוי ללקוחות שעשו טעות בתום לב אחרי שהבנו שמדובר במספר מצומצם של לקוחות. בסופו של דבר שמחתי לשמוע שלפני שבועיים נוספה רגולציה על האפליקציות ובנק ישראל חייב את הבנקים להציג מידע ללקוחות, את פירוט הפעולות בעו"ש, את הבאים שם המעביר,

הסכום והמטרה שלשמה הועבר הכסף. נושא אחרון שהספקתי לדון בו, היה של אחריות, שירות וזמינות של חלפים. גם פה קיבלתי תלונות רבות על כך שעלות תיקון המוצרים מאוד גבוה והרבה פעמים צרכנים נאלצים לרכוש ציוד חדש כי התיקון כל כך גבוה ואין שקיפות לגבי חלקי חילוף. גם פה אנו מקדמים חקיקה בעניין האחריות של המוצרים האלקטרוניים. בכנסת הבאה נעשה את ההשלמות. עצוב לי שהתפזרנו מוקדם מדי בלי שהספקנו לסיים עוד דברים שהיו על הפרק. לסיום, אני רוצה להודות לך אדוני היושב-ארש על ועדת המשנה שאפשרת לי ועל הדיונים שאפשרת לי לנהל במקומך ולקוות שבכנסת הבאה תמשיך לנהל את ועדת הכלכלה או אפילו תפקיד הרבה יותר בכיר או כי אני חושבת שאתה אחד האנשים שהכי ראויים לכך. תודה לימור וגם תודה שהחלפת אותי במליאה בהצגת חלק מהחוקים של הוועדה. חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה רבה. מכובדי היושב-ראש, הציבור לא יודע כמה חשובה ועדת הכלכלה. הפרסום הוא לוועדת הכספים, ועדת חוץ וביטחון. אני חבר בוועדת הכספים. לא חבר בוועדת כלכלה אבל זו הוועדה אולי עם הממשק הרחב ביותר של משרדי ממשלה ותחומים. לכן היא ועדה חשובה ביותר. לכן כנראה הציבו בה את מיכאל מרדכי ביטחון. אגב נכון שבדרך כלל היא של האופוזיציה,

אתה יושב-ראש שלה... הרבה נושאים ודיונים השתתפתי בוועדה. חלק מהחוקים שלי ושל אוסאמה סעדי ושל חבריי ברשימה המשותפת, סמי שהוא חבר, נדונו כאן כמו הורדת אגרת רכב, שעבר בטרומית, כמו לאחרונה הורדת ריבית פיגורים על דוחות חניה במגרשים. הבאנו לכאן נושאים שחשובים לנו כמו הבנקאות בחברה הערבית. בעיקר היעדר בנקאות בנגב למשל. היה דיון חשוב על כך. הצלחתה של ועדה בדרך כלל היא עבודה של היושב-ראש אבל גם של צוות הוועדה. לשמאלך זה איתי ומרב וד"ר עידית ודקלה האנרגטית. הרבה תודה לכולם. אני רואה אותם בכל ישיבה, צריך הרבה הכנה ועבודה, קשר עם חברי הכנסת, עדכון, הכנות. נהניתי תמיד לעבוד איתך, גם פה וגם מחוץ לוועדה במליאה. מאחל הצלחה לכולם. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, יושב-ראש ועדת המשנה להייטק. תודה רבה אדוני. קשה לסכם את הוועדה הזאת כי נרקמה פה חברות אחרת, שבאמת מעבר לעשייה הפוליטית, הצלחנו לקדם דברים אמיתיים יחד, והרבה בזכות הצוות המדהים בוועדה, עידית, דקלה. הצלחנו לקדם פה נושאים רבים בתחום הכלכלה, רפורמת הדירות, רפורמת הייבוא, רפורמת הבנקאות הפתוחה והרבה דברים חשובים שעשינו פה. הצלחנו גם להציב את ההייטק במקום הראוי לו, בקדמת הבמה הכלכלית של מדינת ישראל אחרי שהבנו שזה מנוע הצמיחה האמיתי של מדינת ישראל וצריך לעבוד בו ולהשקיע בו. זה תחום שעד שהוקמה הוועדה הזו, שהקמנו אותה יחד בתמיכתך האדירה, אף אחד לא התייחס אליו. היו פה הרבה מאוד חברות, בין לאומיות ומקומיות, עם בעיות שלא היה להם למי לפנות. היום יש להם וזה ימשיך הלאה. אם מדברים על ההייטק בפריפריה ועל ההכשרות להייטק ועל הסוגיה של הג'וניורים. הרבה דברים שהתחילו פה בדיאלוג אמיתי מול ענף ההיטק, מול חברות ההייטק, מול הנציגות האמיתית של ענפי ההייטק, קיבלו מענה אמיתי במקום הזה. המענה הזה ממשיך הלאה ומתגלגל ואני כל יום מקבל עשרות פניות מכאלה שעשו הכשרות במשרד הכלכלה וכאלה שהגיעו להגשרות במשרד המדע וזו עבודה אמיתית וזו השליחות האמיתית שלנו פה. אני רוצה לומר תודה אישית לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי ולמנכ"לית משרד המדע להילה, שהין שותפות אמיתיות לכל התהליך הזה. רק התחלנו את הדבר הזה, ובכנסת הבאה אני חושב שהוועדה הזאת תמשיך במתכונתה ו-וועדת ההייטק אולי תקבל מקום קצת שונה כי צריכה להיות ועדה שמתעסקת בתחום הכי חשוב בכלכלה הישראלית. אני אומר לכל היושבים פה למיכאל ולעידית ולדקלה - זה לא מובן מאליו הגיבוי והתמיכה והכתובת האמיתית והנכונה לכל דבר, היא משהו שזכיתי לקבל במקום הזה. באתי משירות ארוך במגזר הציבורי. לא רואים דברים כאלה בכל יום. תודה רבה ויישר כוח. רון יקר, תודה גם על החברות. צביקה האוזר בבקשה. תודה רבה.

על ניהול הוועדה הזאת.

ועדת הכלכלה היא אולי הוועדה עם התפקיד הכי חשוב לעיצוב ולטיוב המשק והכלכלה הישראלית באמצעות בפרט ישיבה או ביקורת על משרדי הממשלה, כל אותם משרדי הממשלה שמהווים את גלגל השיניים שמסתנכרן עם גלגל השיניים של השוק הפרטי במדינת ישראל, עם האזרחים. אני חושב שתפקידנו פה, והוכחת את זה בהיקף חסר תקדים של דיונים, שאנו צריכים לאתגר את הרשות המבצעת, ולחייב אותה בסטנדרטים עדכניים למדינה מפותחת והיפטר מהרגלים או דפוסי פעולה, מחשבות ופעולות הראויות למדינות מתפתחות. אנו מחויבים לסנכרן בין קצב העבודה והפעולה בשוק הפרטי לקצב הפעילות של המגזר הציבורי. ראינו פה לא מעט פערים, בדיונים, איך מדינה מתפקדת ועד כמה זמן הוא לא כסף, ככל שזה נוגע למגזר הציבורי. אנו יודעים עד כמה זמן זה כסף ככל שזה נוגע למגזר הפרטי. אנו מחויבים לצמצם את הפערים הללו והוועדה זהו, זה אחד מתפקידיה החשובים. התפקיד הנוסף, לא פחות חשוב ואולי יותר לוודא ולהבטיח שאנחנו נותנים חכות לאנשים ולא רק מחלקים דגים. תחת המשפט הזה יש לא מעט חילוקי דעות והשקפות. אני מצטער שלא הייתי פה בכל הדיונים יכול להיות שהייתי מאזן חלק מתפישות העולם כפי שהוצגו פה ומאתגר אותם, ומייצר דיאלקטיקה בין תזה בין אנטיתזה אבל בעיניי אלה הדברים החשובים. אנו מחויבים בשוויון, בנקודת הפתיחה, ואסור לנו לנסות לאכוף שוויון בנקודות הסיום. אנו למען החלש ולמען הפרט מחויבים וחייבים לעבוד אולם אין זה אומר שאנו לפגוע במצוינות, לקפד ראשם של מצוינים ושל מצליחים. כלכלה מונעת גם ובפרט על ידי מצוינים ומצליחים וגם עליהם אנחנו אחראים ולהם אנו צריכים לדאוג. המסקנה היחידה שהיתה לי מכאן מיכאל, שלא יכולתי להגיע לכל הדיונים, כי הייתי עסוק בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת המשנה לעלייה וקליטה בפועל, שהיא ועדה מאוד חשובה, והגעתי לכנסת שבכנסת הזו צריך להגדיל אני יודע שזו אמירה כמו הקודמות שלי, לא פופולריות, ושחברי כנסת רצים מוועדה לוועדה וחברים בשלוש, ארבע וחמש ועדות, זה פוגע ביכולת שלהם לפעול בצורה אופטימלית ולרכוש את הפרופסיה. על כך אני מצר, שלא הייתי כאן ומודה לך, מיכאל, למדתי כאן המון דברים. שיפרתי, אני מקווה שתרמתי- לך, לאיתי עצמון שעשה פה עבודה מדהימה בליווי השוטף והידע ובקיאות כמעט בכל דבר ועניין, לכל צוות הוועדה כאן תודה רבה. חבל שהמלאכה נקטעה באיבה, אבל לא עליך המלאכה לגמור. אני בטוח שעוד נשובה להיפגש. תודה רבה צביקה. חבר הכנסת יבגני סובה שמוביל את ועדת המשנה לבחינת שוק השכירות. לא הספקנו לתת לה הרבה זמן עבודה אבל הנושא הזה היה בראש מעייננו. בבקשה. אחרי הדברים האקדמיים של צביקה האוזר, אנסה לפשט, כמה שיותר פשוט. תמיד כיף לשמוע את חברי צביקה האוזר. מיכאל, אני רוצה להודות לך. אני חבר ועדת הכלכלה מיום הראשון שנבחרתי לכנסת באפריל 19'. אני יכול להשוות את הדיונים הקודמים בראשותו של חבר הכנסת מרגי ושלך. שניכם מצוינים, שניכם אנשים שמדברים מהלב. זה מאוד חשוב. בשנה האחרונה, אני אומר זאת בקצת צער, הדיונים היו כמעט בלי השתתפות של האופוזיציה, למרות שהיו פה ושם חברי כנסת שבאים אבל זה לא היה משנה את הדיונים כי ועדת הכלכלה היא ועדה של הסכמות. זה מה שלימדו אותי פה ביומי הראשון וזה מה שראיתי אצלך, שבניגוד לוועדות אחרות ששם יש הדיונים הסוערים הפוליטיים ועדת הכלכלה צריכה לפתור סוגיות שנוגעות לכלל אזרחי המדינה ולכן לא משנה אם אתה מצביע ימין,

תמיד הדיונים וגם אתה המשכת את הקו הזה, ועשית זאת מצוין - קודם כל צריכה להיות הסכמה לפני שמחליטים ומקדמים דברים גדולים כמו רפורמות שחבריי דיברו עליהן לפניי בנושא הזה. אני מצטער שבגלל שהמליאה היתה ביום חמישי לא היתה לי הזדמנות לקיים את הדיון של ועדת המשנה בנושא השכירות. אבדוק אם ניתן לעשות זאת בזמן הפגרה כי זה נושא בוער וחשוב. בוועדה הזאת כפי שנמסר, עשינו הרבה דברים טובים. למשל הרפורמה בייבוא, אחת החשובות ביותר בשנים האחרונות במדינת ישראל. אני שמח ששר האוצר שהוא ראש המפלגה שלי אני מייצג סיעת ישראל ביתנו תיאם איתך ומצאת והצלחת למצוא את השפה המשותפת עם שר האוצר ומשרד האוצר והוא היה פה כמהה פעמים, דבר שלא מובן מאליו דווקא בתקופה כה סוערת וקשה. ראיתי שאתם עובדים בשיתוף פעולה וטוב שכך. ועדת הכלכלה היא אחת החשובות בכנסת, יש להתייחס גם ליו"ר הועדה וגם לחברי הוועדה לא כחותמת גומי אלא כאנשים שמנסים לקדם ולשנות דברים ולהביא את זה לידי ביטוי את צורכי הציבור, גם כשלא תמיד רואים זאת בממשלה. הכנסת לפעמים מפקחת על עבודת הממשלה. לכן חשוב להשמיע דברים שבממשלה לא תמיד משמיעים. על כך אני מודה לך על העבודה הזו. איני יודע אם נתכנס לפני הבחירות, יכול להיות שכן, כי אני מניח שיש נושאים שחשובים שצריכים לכנס את הוועדה. כמובן תקבל את הגיבוי שלנו ונוכל להמשיך לעבוד יחד למען הציבור. לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, ואני לא יודע מה השאיפות שלך. נאחל טוב למדינה, שנהיה במקום טוב יותר. תודה רבה יבגני סובה ומודה לך באופן ספציפי שבשיא המשבר ידעת לומר שצריך לכבד את ועדות הכנסת ושרים שלא יודעים לעבוד עם הכנסת הם הבעיה ולא הוועדות. זו היתה אמירה אמיצה. מעריך את זה. אני יודע מאיפה באת. אני יודע את מי אתה מייצג. לא פעם סיפרתי שעליתי לארץ לפני 25 שנה עם 140 דולר בכיס. עד היום אני יודע מה זה השכבות החלשות ומה זה להגן על האנשים האלה. גם היום כשאני חבר כנסת, לא אשכח לעולם מאיפה באתי ואת מי אני מייצג בכנסת ישראל. בעניין הזה אנו מאוד דומים. לכן נתתי לך גיבוי מלא בעניין. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. אנו מברכים שהוא חבר בוועדת כספים, אבל כשהוא בא אלינו אנחנו נהנים. אדוני היושב-ראש, לא הרבה השתתפתי בדיוני הוועדה, אבל כשהשתתפתי, נהניתי. דיונים מקצועיים, אבל תמיד באו מהלב. ידעת לשים את הלב במרכז. באת ממקום שיודע מה זה, אני מכיר אותך עוד בהיותך ראש העיר ירוחם. עשית שם מהפכה, וידעת לאחד את כולם תמיד. לצערי דבר אחד שמאוד צורב, שני דברים, אחד צורב שלא הצלחותיך למרות בקשותיך לשר התקשורת, שר הסיבים יועז הנדל, ביקשת לנסות לעשות גישור כדי שנדחה את הרפורמה בטלפונים הכשרים. היית מוכן לעשות הכול ולשבת לילות וימים כדי לגשר. בסופו של דבר זה בא בכוח ועל זה הברכה כי גם אתה נרתמת בלילה שבין שלישי לרביעי שבוע שעבר וכל הוועדה כולל הייעוץ המשפטי ומנהלת הוועדה והסגנים, חברים בוועדה, בהנהלת הוועדה, ועל כך יישר כוח. צביקה אמר שהיה מגדיל את סך חברי הכנסת. בכנסת הזאת עשיתם את זה ביד רמה. הוספתם עוד 30 נורבגים. לא יודע לאן אתם רוצים להגיע. לא צריך יותר מזה. עד עכשיו היה בלי פוליטיקה.

פוליטיקה? גם הוכחת אדוני בוועדה שאתה יודע לעבוד בשיתוף פעולה עם כל המשרדים. לצערנו זה הסתיים במשהו קצת צורם שאתה כמיכאל ביטון מירוחם נלחמת למען הפריפריה ומשרד התחבורה, שרת התחבורה לא הבינה זאת. אם היית מיכאלה מרוחמה אולי היתה מבחינה זאת אחרת. אתה הוכחת שמי שאיתך לא יודע לעבוד ביושר בסופו של דבר אתה שולח אותו בטרמפים לפריימריז.

תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חבר הכנסת ארבל נתן לך את זכות הדיבור כיו"ר הקואליציה. יש לי גם נשיאות עוד מעט. תודה רבה לחבר הכנסת ארבל, תודה רבה אדוני היושב-ראש. מעבר לברכות ולמילים הטובות שמגיעות לך ולהנהלת הועדה ולכל החברים בוועדה,

אני חושב שעשתה שיא דיונים יחסית לזמן והחלטות, כולל החלטות מאוד חשובות וגדולות, וחוקים מאוד גדולים חלקם יש לי חלק בהם, חלקם פחות. חלקם מקודמים מהר מאוד וחלקם לא מקודמים. התבקשתי להביא סיכום של ועדת המשנה שאני עומד בראשה אז ברשותכם אסכם זאת בקצרה. ועדת המשנה לבטיחות בדרכים התכנסה 4 פעמים מאז מוניתי להיות יושב-ראש הוועדה ומונו חברי הוועדה. ב-9 בינואר דיברנו על טיפול בגורמי סיכון וכשלי בטיחות של משאיות, אוטובוסים והסעות ילדים, ב-8 במרס על חזון ועקרונות של תוכנית רב-שנתית במלחמה בתאונות הדרכים, ב-21 במרס היו שני נושאים: גם דיון מעקב על טיפול וגורמי וסיכון וכשלי בטיחות של משאיות, אוטובוסים הסעות ילדים וגם קידום הטמעת טכנולוגיות מצילות חיים, סוגי כלי רכב שונים, והדיון האחרון היה ב-24 במאי התנהגות שליחים במרחב העירוני. היו מספר הישגים במהלך עבודת הוועדה. אמנה את המרכזיים בהם: העברת 20 מיליון ₪ כל שנה וקביעת שנים הבאות למען מעקות בטיחות לרוכבי אופנוע. נכון ל-3.7 נהרגו עד היום 33 רוכבי דו-גלגלי וזה איום ונורא. אמנם היו 50 בתקופה בשנה המקבילה אבל אז היתה קורונה. היו יותר הרוגים בדו-גלגלי. קידמנו 14 מפרצי חניה ועצירה לרענון למשא כבד. בניית המפרצים הסתיימה עוד השנה ו-10 יוקמו במהלך השנה הבאה. דחפנו את הצו לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, מה שנותן הרחבת הסמכויות למפקחים. כאן המון מגיע לחבר הכנסת איתן גינזבורג שהוביל את זה והיה הרוח מאחורי זה. הוספנו 2 מפקחים נוספים לפיקוח וקציני הבטיחות. יש שינוי משמעותי בהנהלת הרלב"ד גם התחלף יושב-ראש הרלב"ד וגם מנכ"ל הרלב"ד, ועשינו איתם דיון כאן ומספר דיוני מעקב לא בוועדה אלא בפגישות אישיות כדי להחיל תוכנית רב שנתית. על פניו נראה שאנו לקראת שינוי גם בשיתוף הפעולה של משרד התחבורה עם הרלב"ד וגם בשיתוף פעולה של האוצר עם הרלב"ד. קידמנו ופיתחנו תוכנית הכשרה לרוכבי הדו-גלגלי באמצעות הרלב"ד דרך תקציב שדאגנו בוועדה של 2 מיליון ₪. יוכשרו כבר עכשיו 200 רוכבים בהימנעות מכניסה למצבי סכנה, והפילוט הזה ילך ויורחב, כי הוא הוגדר כהצלחה. קידמנו את מעבר החוק לקיום ניסויים ברכב אוטונומי. היושב-ראש נתן לי להוביל חלק מהדיונים בוועדה. אני שמח שהחוק, שמאפשר ניסויים ברכב אוטונומי, שהוא אחד מהמתקדמים בעולם, עבר בוועדה הזאת. השגנו 20 מיליון ₪ להסדרה וקידום הבטיחות בסביבת בתי ספר בכל הארץ. בערים עם סוציו אקונומי נמוך דאגנו שזה לא יהיה עם מאצ'ינג כלומר המדינה נותנת בלי הצורך מעירייה או רשות מקומית שאין לה מספיק כסף לתת את המאצ'ינג. השקענו 40 מיליון ₪ בשבילי אופניים בגוש דן לשם חיבור ערים כך שתתאפשר גם לשם הפנאי. אנו עכשיו סגרנו תוכניות עם משרד האוצר של כבישי אופניים מלב השרון בשרון הצפוני עד רחובות בשפלה ולוד. זה אמור להסתיים חלק עד 2024 וחלק עד 2026. נושאים שעוד היה לנו בתכנון להעלות ולא הספקנו בגלל היציאה לבחירות: חקר לעומק של תאונות בשלושה נושאים ופתרונות ישימים, דו-גלגליים, נהגים צעירים ואוטובוסים, היינו אמורים לצלול לתוך זה כדי לראות את בעיות העומק ואיך מטפלים בהן, יישום חוק הניסויים ברכב אוטונומי. הבטיחו לנו שעוד ביוני השנה ייכנס הרובוט טקסי לעבודה בתל אביב. אנחנו כבר ביולי ואין עוד רובוט טקסי. הצגת תוכנית המשרד לתחבורה והרלב"ד לטיוב כביש 90. אחרי הסיור שהיה של כל הגורמים בכביש 90 אחרי התאונה האחרונה היתה אמורה להיות פה הצגה של הרלב"ד איך הם מטייבים את זה. ההצעה אמורה לראות איך בונים הפרדה בכביש אבל גם איך משתמשים באמצעים פחות יקרים ויותר טכנולוגיים כדי לטפל בכל מקטעי הכביש שעוד לא הספיקו לבנות בהם. הצגת תוכנית משרד התחברה והרלב"ד הרב-שנתית לטיפול במלחמה בתאונות הדרכים והצגת משרד התחבורה, השקעת 100 מיליון ₪ נוספים במוקדי סיכון לשנת 2022. הגענו לשינויים תקציבים בהסכמה עם האוצר ונתיבי ישראל ל-100 מיליון שקל כבר השנה לטיפול במוקדי סיכון. זה היה אמור להיות דיון יחד עם הסבר ופירוט בוועדת המשנה. עוד לא הגענו אליו אבל נוודא שהתקציב הזה יקרה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך גם על האמון שנתת בי ובוועדה שאני עומד בראשותה וגם על הגב ואפילו ויכוחים וריבים שעשית ולא ויתרת למען הצלת רוכבי בטיחות בדרכים.

זה אף פעם לא מספיק. תמיד אנחנו צריכים לעשות יותר. אנחנו נעשה הפקת לקחים ונראה איך אפשר להשתפר. תודה רבה על כל העיסוק. תודה, בועז. אתה אחד הח"כים שבחר נושא לפני שבחר תפקיד. כשהיית ח"כ צעיר הקראת כל שבוע במליאה את ההרוגים בתאונות דרכים. הדבר הזה הוא בליבך, בזהותך, וכך גם טיפלת בו בתפקיד כיושב-ראש ועדת משנה. אני מאמין שעוד תעשה בתחום. חבר הכנסת משה ארבל. נסו בבקשה לקצר, לדבר לעצם העניין. מכובדי היושב-ראש, ראשית, אחד הדברים הבודדים שהקואליציה הרעה הזאת, שב"ה יוצאת, עשתה, זה מינוי יושב-ראש ועדת כלכלה כמו מיכאל בטון. אור בתוך החושך. היכולת שלך מיכאל להגיע לכאן לוועדה להסכמות רחבת בין קואליציה לאופוזיציה כשהשסעים באמת היו באופן טבעי גדולים מאוד ולא להביא לכאן להצבעה החלטה אחת שהיא לא קונצנזוס זה לא כי כפית דעתך על אחרים אלא כי השקעת המון שעות מחוץ לחבר הוועדה בחדר בהידברות, בהבנה, בשמיעת הסיפור של כולם, ורק אז לבוא ולהצביע מתוך הסכמה רחבה בלי פיליבסטרים. הדברים האלה באופוזיציה כמו שלנו הם משמעותיים מאוד, מלמדים על יכולות בין אישיות נדירות. אני לא כאן כדי להחמיא לך אלא לצוות הוועדה שעשה פה עבודת קודש מסורה. זכיתם. לא יודע איך היתה האינטראקציה שלכם עם יושב-ראש הוועדה הקודם חבר הכנסת מרגי שלצדי, אבל אני זוכר שכאשר כל הכנסת הפעילה לחץ אטומי לכנס את הוועדה בשעת לילה מאוחרת עמד כחומה בצורה יושב-ראש הוועדה מיכאל ביטון ואמר: אני לא מביא כאן עובדים באמצע הלילה. תדונו בבוקר. העמידה הזו על זכויותיהם של העובדים, על ההבנה שיש להם בני משפחה והשילוב בין משפחה לקריירה אינה מובנת מאליה בטח לא בזירה מטורללת כמו שלנו, על כך תבורך.

תודה רבה. ברוך הבא שר התרבות. מנכ"לית משרד התקשורת בבקשה. חברים, לנו לא היה קל בוועדה הזאת. אפילו היה לנו קשה, ועל זה באתי לומר לכם תודה. באתי להודות לחברי הכנסת וליושב-ראש הוועדה ולצוות הוועדה וגם לכל האנשים שמסביב כאן שמאפשרים לכל הוועדה הזאת לעבוד, שאני לא מכירה את שמותיהם. ממשלה לא צריכה לצפות שיהיה לה קל לעבוד בכנסת. זה טיבם של האיזונים והבלמים היפים ביותר שיש במשטר שלנו. מבחינתי ברגעים האלה ובדינמיקות האלה והיו מחלוקות עמוקות עם חברי הכנסת ועם הייעוץ המשפטי ועם היושב-ראש. זה הרגעים שאנחנו מבינים את הציבור, זה הרגעים שאנחנו שומעים אותו וזה הרגעים שאנחנו מצליחים להביא לציבור הישראלי רפורמות טובות יותר. זה מה שעשינו השנה בוועדה הזאת. אני מודה לכם על ליווי וקידום מתווה הסיבים והתקנות מכוחו שעשה אתנו יושב-ראש הוועדה הקודם. לימור אמרה שהיא מאחלת לך תפקיד יותר חשוב. לדעתי אין תפקיד חשוב או בכיר מיו"ר ועדת כלכלה. כך בעיניי. תפקיד סופר דרמטי ומשמעותי לחיי הציבור בעיניי. עשיתם אתנו את חוק הדואר. היה מורכב

היינו במסע אין סופי ובאנו עם תוצאה טובה, ועשיתם אתנו את חוק ההסדרה ברישוי שבשעה טובה ב"ה עבר השבוע בכנסת. החוק הזה מעביר כסף ממעטים לרבים. פותח את שוק התקשורת, חותך את הבירוקרטיה שהרבה פעמים ריבוי החתימות מביא לשחיתות ולא ליותר פיקוח. אנחנו מאוד מברכים אתכם. לא היינו מצליחים לעשות זאת בלעדיכם. ברמה האישית, איך אני יודעת כמה פוליטיקאי אחוז באידיאולוגיה שלו כשמתקשרים להתייעץ איתי אני יודעת לומר: זה לא עובר את מיכאל. אנו יודעים מה הוא חושב ועל מה יעמוד ולא משנה מי יהיה על הראש שלו. זה אני אומרת לזכותך לאורך כל הדרך. גם כשהדברים לא התאימו לנו, אתה יודע מאין באת ולאן אתה הולך. הטבעת את חותמך במובן הזה בוועדה הזאת. אני מודה לאיתי ולצוות המשפטי שלו, לטל פוקס, למרב, לאביגיל,

אני מקווה שלא שכחתי מישהו.

באמת תחושה של שותפות ענקית גם ברגעי המחלוקת. טייבתם את העבודה שלנו. תודה על העבודה הקשה זאת. עידית תודה על השעות המוזרות - 1, 2 בלילה, אנחנו יודעות, ולדקלה על שיתוף הפעולה והניסיון לתת מענה לצרכים שלנו. אנו מתכוונים לחזור אליכם גם בפגרה ולהציק לכם. אתם מכירים אותי ויודעים שזה יקרה. אמרת שהוועדה עשתה לך את החיים קשים, אבל אנו לא מכירים מנכ"לית נמרצת של משרד ממשלתי. רצינו להחליף את שם הוועדה: הוועדה לענייני תקשורת ובשוליים כלכלה, מרוב הקצב והיוזמה והנחישות. בסוף הבאת תוצאות. אמנם היה פה דיאלוג, לפעמים קשה, אבל כשמסתכלים על התוצאות של משרד התקשורת בוועדה הזאת בשנה הזאת יש לכם הרבה מה להתגאות בתוצרים. תודה רבה לירן. חבר הכנסת מורי ורבי שהלכתי ללמוד ממנו איך מנהלים ועדה כי אף פעם לא ניהלתי ועדה קודם. יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתחיל בוועדה ואז אגע בך. אכן לא מורך ולא רבך. באת עם מטעם עשיר כראש המועצה המקומית ירוחם ובשאר התפקידים שעשית. ניהלנו שיחה וכמה טיפים. התלבטתי אם לבוא. התעסקתי בחדר במשהו אחר אבל מנהלת הלשכה שלי שיגעה אותי: לא מנומס, לא יפה. תבוא. אתרום את חלקי בדקה שאומר. החברה בישראל עברה בשנה האחרונה טלטלה לא קלה. השיח בכנסת היה מאוד-מאוד קוטבי. אני לא נבהל מאלה שבלקסיקון שלהם התבטאות כזו היא אלימה והתבטאות אחרת היא אליטיסטית ומודרנית ומתקבלת. אני לא רוצה לעשות קטלוג מי אמר כך ומי אחרת, אבל השיח היה קוטבי פוליטי, והחברה בישראל לא מקבלת את הכנסת בממדים הנכונים שלה, בתכונות הטובות שלה, בעשייה החשובה שלה, כי אם החברה בישראל היתה מקבלת מה שנעשה פה בתקופתך ובתקופות אחרות, ו-וועדות אחרות, היו רואים ששליחי הציבור שלהם עושים עבודת קודש נאמנה למענם. אני לא מתרגש ממה שקורה במליאה. נכון, הלוואי שיתנהל כפי שאני חושב אבל אני לא שופט אף אחד. אני חושב שהכנסת עושה עבודתה נאמנה ועדות הכנסת - במקצועיות, ועדה שלא עושה חיים קלים לשר או למנכ"ל בהליך חקיקה, אנחנו נפגוש אותה בהמשכים. לצערי הרב ראיתי את זה. תיקנתי כיו"ר ועדת חינוך את תיקון 11 בחוק החינוך המיוחד, והעלינו קשים. והמשרד הבטיח שיתמודד עם זה, אבל אובייקטיבית היו פילוט ולאחר מכן היו כמה מערכות בחירות ולא היה מי שיעמוד על צוות המקצועי במשרד ושידאג שהתיקון יצליח. עד היום סובלים מזה. סבלו לפני כן. זה לא כאוס. נכון, זה לא כפי שרצינו. קודם היה כאוס, הבאנו את זה למצב חקיקתי ומשפטי אבל זה לא הדיון כרגע. ועדה צריכה לעשות, לקחת את החוק ואת התקנות, לנפות אותם ולהוציא מהם הכי טוב. לפעמים אנחנו רוצים להתקדם עם השרים ולאחר מכן נפגשים - כי הפרקטיקה נמצאת פה. זה האורחים, זה בעלי התפקידים, הציבור. בעלי התפקידים. כל אחד מהפרקטיקה מביא את הקשיים וצריך לשמוע. ועדת הכלכלה היא מיוחדת במינה. היא כמעט לא אופוזיציה לא קואליציה. לכן בהיסטוריה שלה עמדו בה הרבה פעמים ראשי ועדה מהאופוזיציה עד שאני או לפניי שברו את זה. באתי לומר לציבור את גודלה וחוזקה של הכנסת ו-וועדות הכנסת וזה רגע חשוב שייאמר כי לעיתים מי שמציג את הכנסת, מציג אותה בצורה חסרה. ולך אדוני היושב-ראש, האינטנסיביות, הרצינות שלקחת את הדיונים האלה לא תמיד היה לנו קל איתך אבל זה היה לטובת העניין, לטובת הוועדה. אני באמת חושב שיש לוועדה צוות מקצועי, אם מצד הנהלת הוועדה, עידית, דקלה, כוכי.

והיועצים המשפטיים שבאים עם מטען מקצועי. יו"ר ועדה יכול להזמין דיון תוך יומיים. מה לעשות, החוכמה לא נמצאת במקום אחד. להביא יועצים משפטיים עם החומר לכאן לפעמים זה בלילה, לפעמים בזמן השעות הפרטיות, להגיע מוכנים. זה צוות מקצועי שמלווה את כל הדיונים של הוועדות. זה המקום לומר תודה לכולם. תודה רבה רבי יעקב. עבדת איתי בוועדה שעות רבות וזה היה דרמטי. תודה לך. שר התרבות חברי חילי טרופר. ברוך הבא. ברוך הנמצא. לא יצא לי להיות פה כל כך אבל שמעתי שמפרגנים למיכאל. באתי לפרגן. אני מאוד אוהב את מיכאל. אני חושב שאם כל הכנסת והפוליטיקה היו מתנהלים כפי שהוועדה הזאת התנהלה היה הרבה יותר טוב לכולם. קצת ייצרת פה אי בכנסת של כבוד הדדי ושותפות וענייניות. קצת איבדנו את הענייניות בשנה האחרונה. אז רציתי לומר לך תודה ולקוות שהאי יהפוך ליבשת.

אחי ורעי, שר התרבות שגם אתה בחלקת עולמך מביא לנו קצת רוגע בשפה התרבותית, בספורט. באפשרות שכל ישראל וכל אזרח ירגיש חלק מהמדינה באותה רוח שהבאת. אנחנו גם פה פועלים באותם ערכים, מאותו בית. חילי כאילו נולד בירוחם. תודה רבה. בבקשה, שמעון ביטון ומוטי אלקבץ. קודם כל תודה שניתנה לי ההזדמנות להשתלב בישיבה הזאת. לך מיכאל יושב-ראש הוועדה,

לחברי הכנסת,

לא

איך היינו עוברים אותה בלעדיך במשבר קשה מאוד, שלא חווינו אותו בשנים עברו. למזלי גם בשנים עברו היו לנו ראשי ועדה שנתנו כתף אבל השנה היתה יותר אינטנסיבית. מי שראה את כל הדיונים של ועדת הכלכלה לעניין הלולים או הרפורמה בחקלאות, יכול להבין מה עברנו. מרוב שביקרתי בוועדה, הייתי בשנה האחרונה כל כך הרבה, ראיתי כמה השקעת. לא יודע מה לאחל לך בקדנציה הבאה, אבל לנו אני רוצה לאחל, שיהיה לפחות בוועדת כלכלה, גם יעקב שומע אתי וגם מיכאל. אצלך זה לא רק יושב-ראש ועדה. יושב-ראש ועדה, ועדה שמיועדת, עם לב ענק. אי-אפשר לתאר אותך אחרת. אני זוכר את השיח שהיה לנו בשבוע האינטנסיבי של משא ומתן שביום חמישי, ביום האחרון שלו, ויתרת להיות עם הילדים שלך, חייל שחזר הביתה אחרי תקופה שלא נפגשתם. אמרת: אם אתם מוכנים לוותר לי, ולא אגיע היום כי אני חייב להיות עם החקלאים ואני חייב להשלים את הנושא של החקלאים. זה דבר שלא אשכח אותו. עשית המון. הצלחנו יחד בקדנציה הזאת להעביר את ההסכם בענף ההטלה, כמובן בעבודה סיזיפית שהיית מעורב בה במשא ומתן בלי הגבלת זמנים וימים. ב"ה דאגת גם שההסכם הזה ייחתם, וחברי הוועדה, חברי הכנסת שנתנו כתף, ואאפשר גם למוטי לומר כמה מילים. אי-אפשר בלי לומר לתודה לד"ר עידית חנוכה, לאיתי היועץ המשפטי ולליאור דובר הוועדה. זה הצוות שליווה אותך. נזכיר את כל הצוותים בסוף. תודה רבי שמעון.

בבקשה. שמעון מיצה את כל הפעילות שלך כיושב-ראש הוועדה ביחס אלינו. בפנינו אתגר לא קל לקיים וליישם את ההסכם שאתה, רוחך שורה בו. אני מודה לך, לעידית ולכל הצוות. אין ספק שהכנסת מפסידה את זה שלא תמשיך להיות יושב-ראש אלא אם כן תהיה אפשרות שכן תמשיך להיות יושב-ראש הוועדה. אנו מאחלים לך שתדע לשים אנשים כמוך בנקודות מפתח כאלה שבהן הגישור יש לו משמעות גדולה, והפתרון בהסכמה יש לו ברכה גדולה מאוד.

שנדע ליישם את הסכם. אני מודה גם בשם מושב מרגליות לך ולענבר בזק על קידום הטיפול במשבר שם. אשמח לדעת שהוועדה תמשיך לטפל עד סיום הטיפול במשבר. יש סוגית הפיצוי העקיף שלא השלמנו אותו. מודה לך אישית בשמי ובשם כל מגדלי ההטלה במדינת ישראל וחקלאים בכלל. תודה מוטי יקר. דני גיגי, יושב-ראש הדיור הציבורי.

כל מיכאל תמיד צועק עליי כשאני מתחיל לדבר, אז אני מחכה לצעקה. אתה יודע שבסוף אנחנו פועלים לאותה מטרה. לגמרי. אני פונה למיכאל גם באחת בלילה עם הודעות של אנשים שנמצאים עם צווי פינוי. אני חושב שהממשלה הזאת פעלה נגד הדיור הציבורי בצורה מאוד קשה. אם דיברו על ממשלת שינוי, אנו לא ראינו את זה בדיור הציבורי. ראינו תהליכים של חיסול הדיור הציבורי. אני שמח שמיכאל היה פה כדי לנסות לעצור לפחות חלק מהתהליכים האלה במה שיכל. עבדנו גם בנושא של הפסקת פינויים של דיירים, גם בנושא התחדשות עירונית, גם על חשיבה על 300,000 משפחות שחיות במדינת ישראל ועבורן אין שום פתרון בדיור, שום תוכנית שהממשלה הזאת וממשלות קודמות גם הגישו. לא עסקה באנשים שלא יכולים לקנות דירה, לא מיליון וחצי שקל וגם לא במיליון וגם לפעמים לא בחצי מיליון. זה משפחות חד-הוריות, אימהות חד הוריות ואנשים נורמטיביים שקורסים. אני מודה למיכאל על שנתן להם קול, עשה כל שביכולתו להיאבק במגמות השליליות של הממשלה. כולי תקווה, שמה שייצא פה מהוועדה זה קול אחר, של בואו נמצא פתרון אמיתי למשבר הדיור, למשבר של המשפחות ששום דבר לא הוצע עבורן עד כה. תודה רבה. רחל גור, לובי 99. רציתי לומר תודה. בילינו שעות רבות ומי זוכר שבהתחלה היה הקורונה והיה מאוד קשה להיכנס, וכל דיון היה בלגאן שלם. לפעמים הסכמנו ולפעמים לא, אבל תמיד נתת מקום, גם לתמיכה וגם לביקורת ועל זה אני מודה בשם הציבור. תודה רבה רחל. חברת הכנסת ענבר בזק. קודם כל אני מודה לך על שזו היתה הוועדה בין הבודדות שהיה פה שיח ענייני ולא מתלהם. לא נתת לצעקות ולדמגוגיה להשתלט. אתה ניהלת את הדיונים החזקת אותנו קצר, ואני אומרת זאת לחיוב. זה טוב. אנשים ידעו שאם מתחילים להתפרץ - הם יוצאים החוצה, וגם ידענו שככל שתגיע מוקדם יותר, תקבל את זכות הדיבור מוקדם יותר. עליי זה עבד והייתי מקפידה להגיע בזמן. אהבתי שהכללים ברורים והדיונים היו מאוד עניינים. עוד לפני שהייתי חברת ועדה מהמניין היו כמה נושאים שהעליתי פה, גם הנושא של הפיצוי ללולנים, גם נושא הדבש. מי כמוך יודע כמה חפרתי לך. עשית עוד ועוד דיון עד שקיבלנו תשובות. אני מסכימה עם מוטי שעדיין לא קיבלנו תשובה מספקת בעניין הפיצויים העקיפים אבל גם בפגרה, גם בחול המועד קיימת פה דיונים בנושא הלולנים ולא הרפית ואני יודעת שבמקביל קיימת שיחות עם משרדי הכלכלה והחקלאות. אני חושב שכל האירוע עם החקלאות נפתר הרבה מאוד בזכות המעורבות שלך. אז תודה.

נקווה שביומיים האלה נסגור את ענף הצומח ונעשה הסכם טוב גם בתחום הזה. זה יהיה טוב לכולם.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק. ולדימיר כמעט לא אומר מילה מיותרת בוועדות. אם יש לו מה לומר, הוא אומר, ואם לא - לא, אבל הוא יושב שעות בוועדה ומשפיע, והענייניות הזאת זה דבר מדהים. נאמרות פה כל כך הרבה מילים מיותרות שאני מנסה לא להכביד. אני לא חבר ועדה מן המניין כי הייתי קבור בוועדת הכספים כרכז הקואליציה אבל כל פעם שהייתי מגיע, הייתי מתרשם מאוד מרמת הדיונים, מהעומק ומהמקצועיות. זה המון בזכותך אדוני היושב-ראש. זו ועדה חשובה מאוד. היא מילאה תפקידה בכנסת המורכבת הזאת בכבוד רב ובתקווה שנמשיך גם בכנסת הבאה.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הגנת הצרכן.

אני כאן כדי להביע בשם הרשות להגנת הצרכן ושכר הוגן צער אמיתי על זה שהעבודה נפסקת, גם שלך וגם של חברת הכנסת לימור מגן תלם. הצוות זה כמו עוגה והאיכות שלה, הם יודעים שאנו מעריכים אותה מאוד. אבל היושב-ראש זה כמו הקצפת יכולים או לשדרג או לקלקל. במקרה שלך זה בפירוש שדרג את הוועדה. סיימת שבוע שעבר את העניינים שלנו עם תקנות מאגר אל תתקשרו אליי וחבל. היתה לנו חובת הקלטה שהיינו צריכים להביא וחוק למניעת פגיעה בצרכן שקריטי בעוקץ הצרכנים. אני מאוד מקווה, שהדרכים שלנו ישתלבו בהמשך, כדי שנמשיך את העבודה המשותפת הזאת העניינית שרואה את הצרכן בצורה הוגנת,

חברתית,

תודה רבה לך מיכאל. אם יש משהו שאנו צריכים להילחם עליו קבוע זה לראות את הצרכן, את האזרח שמתמודד עם יוקר המחיה, עם בירוקרטיה, עם רמאות, עם מניפולציות, ניצול. קצת האצנו גם את גופי הרגולציה בתחומים האלה. גם רשות התחרות, גם הרשות להגנת הצרכן, המועצה לצרכנות ועוד המון גופים. נתנו להם מקום מרכזי ודחיפה לממש בביטחון רב את הסמכויות שיש להם בחוק לאכוף את הדברים. צמרת אביבי, סגנית נשיא לה"ב, בבקשה. מיכאל, מי כמוך יודע כמה נכנסת לי עמוק ללב, תמיד בלב פתוח ובנפש חפצה. אתה מגיב לכל טרוניה. קודם כל תודה שהזמנת אותי, ושהבנת עד כמה העצמאיים חבוטים חרף העובדה שיש לנו ממשלת שינוי. עדיין לא ממש הרגשנו עד הסוף את השינוי למרות מאמצי חברי הכנסת. עדיין יש המון דברים שיש לשנות. בעניין החזרי המענקים אנו עדיין עמלים על זה מאחורי הקלעים, אלה ששולמו בגין הקורונה. אנו עדיין נאבקים על זה. העצמאיים עדיין לא חזרו למצב האופטימלי שלהם. ימי הבידוד שניתנו לנו הם מאוד מצומצמים וזה רק על פברואר. יש עכשיו גל חדש. שוב אנו צריכים להיאבק כדי לקבל משהו. ורשת הביטחון לעצמאיים שלא הצלחנו לקדם ולעשות דבר עם זה, לכל העצמאיים מגיע גם ימי מחלה, גם ימי אבל כמו כל אזרח אחר. אנחנו לא אזרחים סוג ב'. אנחנו הקטר שמניע את כלכלת מדינת ישראל. אני יודעת שאתה יודע את זה ושעשית כל מה שיכולת. נראה איך נמשיך מפה.

תודה שהית פה. דיברת מדם ליבך. הממשלה יכולה וצריכה להשקיע הרבה יותר זמן ופתרונות בעסקים קטנים, בינוניים, מה שקראו גם עסקים זעירים. זו שדרה ענקית של המשק. יש לה פחות עוצמה בלוביסטים ובעוצמה הפורמלית התקשורתית אבל היסודות שכלכלה מקומית מקיימת זה עסקים קטנים ובינוניים. ככל שבקהילות יהיו יותר עסקים קטנים ובינוניים, כך החוסן הכלכלי המקומי חזק. יש מה לעשות. לא השלמנו את המלאכה בעבודה למען עסקים קטנים ובינוניים. אני מחויב לנושא הזה גם בעתיד. אורן בוטא, תנועת העצמאיים. תודה רבה לכל מי שהגיע ונשאר. מיכאל, הייתי בעשרות דיונים בוועדות בכנסת בשנה האחרונה, ובוועדה הזאת בעיקר, שדנה בדברים שקשורים לעצמאיים, ליוקר המחיה. ייצגתי את תנועת העצמאיים ואת האפודים הצהובים. למרות שנלחמנו בעשרות הפגנות מול הממשלה הזאת היום לצערי ראש הממשלה קורא אולי לחלקנו כוחות האופל. הוא לא קרא לכם ככה. למה אתה משקר? ולדימיר, אני לא משקר. אתה משקר עכשיו. אתה משקר ומכפיש. כשהצבעתי ימינה לא הייתי כוחות אופל. היום עברתי צד. בוטא, דיברנו על עסקים קטנים ובינוניים. להישאר לגופם של דברים. עזוב את הפוליטיקה. לא לדבר על זה. היה לנו דיון רגוע, נשאיר זאת כך. עשינו המון דיונים בנושאים האלה. מהות ועדת הכלכלה - לדאוג לכלכלת האזרח, שפרנסתו תהלום את ההוצאות שלו קרי מגורים, מזון וכל הוצאותיו דלק, חשמל. בשנה האחרונה יוקר המחיה האמיר. יש סיבות עולמיות אבל כנגדן אתה יודע מיכאל, שיכלו להוריד את הבלו על הסולר והדלק, את שלושת השקלים האלה ממחיר הדלק ולו עד סוף השנה. מדינת ישראל היתה מקבלת פחות מס אבל האזרחים היו מצליחים לגמור את החודש. היום רבים מהם לא מצליחים להתחיל את החודש. תודה לך על כל הסבלנות שגילית. הוכחת שאתה לא מסתכל על מי שמדבר כאופוזיציה או קואליציה אלא כאזרח. זה לזכותך. אלה הדברים שכל חבר כנסת צריך ללמוד. אני כיבדתי כל חבר כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה. כשצריך, אמרתי את התודות. אני חושב שבממשלה הבאה אתה חייב להיות חלק חשוב. כנראה שלא תהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה נכון לך תפקיד הרבה יותר חשוב כי אתה צריך להיות שם. אני מאמין בך מיכאל, בצוות שלך פה, וכולי תקווה שמי שיעמוד בראש ועדת הכלכלה יעשה לא פחות ממה שעשית וזה נעליים גדולות. תודה רבה. לגבי החזר התשלומים של מקבלי המענקים, רשות המיסים לא יצאה בהודעה שלא תגבה את זה בקרוב אבל סוכם איתה עקרונית שהגבייה הראשונה של החזרי מענקים זה ממש אותם גופים עסקיים שדיווחו על הפסד של מעל 40% אבל בפועל הפסידו 5%, 10% והם יתחילו להחזיר ראשונים. המצבים הגבוליים של 3%, 37% ו-39%, גם תהיה נכונות להתחשב. כל עסק שיפנה לרשות המיסים זו התחייבות שקיבלתי, וירצה פריסה או עזרה כדי להתקיים כעסק ולהמשיך לשלם מיסים כדין, יוכל להתקיים. יונתן ברלינר, התאחדות יועצי המשכנתאות. תודה רבה. אתחיל משינוי אדיר שקורה כעת בזכות הוועדה והוועדה אפילו לא מודעת אליו. מדובר בשינוי שעתיד להתפרסם בימים הקרובים בנוגע להלוואות הזכאות. בזכות מה שעלה כאן בוועדה לפני כחודשיים והדרישה שלך מבנק ישראל להתייחס לעניין הלוואות הזכאות, בימים הקרובים עתיד להתפרסם נוהל חדש של בנק ישראל שמתייחס לעניין. בהנחה זהירה הוא עתיד להכפיל אף לשלש את השימוש בהלוואות הזכאות ושזה שינוי שחיכינו לו שנים. זה קרה פה בין השורות, אני אפילו לא בטוח שהם מודעים לו אבל מבחינת שוק הלווים זה שינוי אדיר. התחלתי להגיע לכנסת לפני כשלושת רבעי שנה יחד עם חבריי ברוך ושימי, כנציגים של יועצי משכנתאות וציבור הלווים. באותם ימים התחילו לדבר שוב על רפורמת הבנקאות הפתוחה שהתחילה ב-2015 והגיעה לשלבי סיום. גילינו שעוד שבועיים יועצי משכנתאות, כנראה נישאר מחוץ למשחק, בנק ישראל הכיר בנו לראשונה ב-2017. כשהתחילו את החקיקה של הבנקאות הפתוחה ב-2015 עוד לא היינו משמעותיים בשוק, ויועצי המשכנתאות עם כל השוק של כל שוק הדיור עלה והמחירים עלו וסך המשכנתאות הכפיל עצמו. גם יועצי משכנתאות גדלו עם כל השוק ומהווים היום כ-50% מנותני המשכנתאות. הגענו לכנסת ובפעם הראשונה לא מצאנו את עצמנו, הסתובבנו פה כמה שעות. אני בחבורה הכי מבוגר, ולא ידענו מה עושים פה. אמרנו: לפני שהולכים נלך למזנון הכנסת כי אמרו שיש ארוחה מוזלת. זה באמת היה זול. שם פגשנו את מיכאל שהיה בהפסקה בין דיונים. הצקנו לו קצת ואמר לנו: תנו לי לאכול אבל בכמה דקות האלה העלינו את הבעיות שלנו, את זה שנישאר מחוץ לשוק ומשם היה להיכנס לוועדה ולראות איך מיכאל מתעקש בפני הייעוץ המשפטי שהתנגד להכניס דברים ברגע האחרון, הבין את הצורך והתעקש שימצאו את הדרך להכניס אותנו. כך נכנסנו לבנקאות הפתוחה ולא נשארנו מאחור. במילים פשוטות, התחום שלכם בא מלמטה. בפעם הראשונה שהמקצוע הזה הוכר בשפת חקיקה וקיבל מעמד לפנות כאיש מקצוע, אני חושב שזה בחוק שעשינו. עד שבנק ישראל אפשר להשוות משכנתאות טוב יותר ולקבל תשובות תוך שבוע מבנקים ולאסוף מידע פיננסי ועוד המון דברים - אתם פעלתם בשטח והוזלתם לרבים. מי שפעל באמון ויושרה כיועץ משכנתאות הוזיל לרבים את המשכנתא כי רוב האנשים לא יודעים עד היום על איזו משכנתא הם חתמו. גם לכם יש זכויות בעשייה הזאת. באמת באנו מהשטח ולא היתה לנו מעולם הקלה רגולטוריות וגם לא היה צורך, פתאום נעשה צורך אמיתי שקצת נשארנו מאחור בלי כוונה. לא היה מי שישמע אותנו. היינו קצת תמימים. באנו פעם ראשונה. תוך שבועיים זה נכנס. חשבנו שזה מובן מאליו. במהלך כחצי שנה התבגרנו והבנו שזה לא כזה מובן מאליו. על זה אנו מודים. מלאים תודה והערכה. תודה על שהגענו לכנסת בפעם הראשונה בלי הכנה,

ישבת אתנו, הקשבת לנו ופעלת בהתאם, ובחוש שישי ובכישרון אתה יודע להבחין מתי מדובר באירוע ובמצוקה אמיתית ומתי עדיף לפנות לאפיקים אחרים. שמעת אותנו בחפץ לב 5, 10 דקות וזה הספיק. אחרי זה כשהעלינו נושאים לפעמים שמעת, לפעמים השתקת אותנו. גם מזה למדנו. דבר אחרון שלמדנו ממך, איך מאחורי הקלעים כי אנחנו גם בקשר עם הרשות לתחרות ובנק ישראל ויועצים משפטיים, איך כל הדיונים בוועדה בסוף יש להם הכנה ובין לבין מאחורי הקלעים. זה הכי חשוב. מי שמכין את הדברים מראש, הוועדה מאשרת. רוב העבודה היא לפני הוועדה. הבנו שכמעט תמיד הכול יהיה בהסכמה. הפנמנו את זה. רצינו לקדם מאוד חוק שיביא להכרה ביועצי משכנתאות אנו חושבים שזה הכרחי עם כל הקידום של הבנקאות הפתוחה, לא בסעיף קטן אלא משהו יותר רוחבי שיהיה לו התייחסות בבנק ישראל וברפורמת הבנקאות הפתוחה. קיבלנו ולמדנו את זה ממך. החלטנו לשנות את החוק שאנו עושים, לקבל על זה הסכמה רחבי מכל הגופים גם הרשות לתחרות, גם בנק ישראל והגופים הרלוונטיים. בעז"ה מקווה שכך זה יוכל להיות מקודם בוועדה. זה למדנו ממך.

חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, אני מבקש מכל הנוכחים לא להספיד את היושב-ראש. נכונו לו הרבה עלילות והרבה דברים טובים לעם ישראל בכל סיטואציה שתהיה פה בעתיד. אדוני היושב-ראש, הוועדה בראשותך, כפי כל דבר שהיה בראשותך אנחנו מכירים מספר ימים מהתחום המוניציפלי. היית הקול של כל העם. העם מורכב מהרבה מאוד חלקים. אני מדבר על חלקים כלכליים, לא כאלה אמונים כאלה ואחרים או מגזריים או דברים מסוג זה. היית הקול של העם. גולת הכותרת של המאבק שלך שאני מקווה שעדיין נמשיך להיאבק בו, הנושא של הרפורמה המטורללת של התחבורה הציבורית שהיא אנטי תזה לכל מה שחינכו כאן בוועדה הזאת ואני בוגר עשר שנים פעילות מאוד בוועדה הזאת. יודעות את זה פה מנהלות הוועדה והייעוץ המשפטי. אני חושב שהמשימה הגדולה היא איך להנגיש, לחבר, להאהיב את התחבורה הציבורית על משתמשיה. מה שעשתה הרפורמה, לצערי הרב, בדיוק הפוך. באותם ציבורים שהם תלויי תחבורה ציבורית, שהחיים שלהם בנויים על תחבורה ציבורית, שם הקשיים מגיעים. אין לי שום הסבר לזה. אני מפציר בך ומצטרך לכל ראשי הרשויות שעומדים מאחוריך בעניין הזה לא להרפות בעניין הזה. ננסה כל דרך. עשינו פה ועדת הסכמות על מטרו, שמטרו. עם כל הכבוד למטרו, ואני הייתי מאלה שהובילו את המטרו בוועדה המיוחדת לתשתיות כאיש אופוזיציה תמכתי ועזרתי ונתתי הסתייגויות. אני מכיר את זה. הייתי ראש עיר שהיה פעיל מאוד בנושא הקו האדום והקווים של הרכבת הקלה באזור גוש דן. הנזק של המטרו לא יהיה בשלושה ארבעה חודשים האלה אבל הנזק של הרפורמה הרעה הזאת תתחיל עכשיו ויהיה קשה מאוד אחר כך לשנות אותה, ולכן אני מקווה אדוני, שהקול שהרמת יהיה קול שלא ילך לאיבוד. שזה לא יהיה ברכה לבטלה אלא שיחול עליה כל מה שצריך לחול עליה. יש נושא הקורקינטים החשמליים והדברים מהסוג הזה. העברת חקיקה או תקנות, בכלל השיטה אני אומר לאיש המשכנתאות שאנו בשיתוף פעולה הרבה מאוד שנים ויושב-ראש הוועדה הפתיע בפרגמטיות שלו, אבל השיטה פה בכנסת כשאתה רוצה לדחוף תקנות, תתחיל למחוק. אני יודע שחלק מהדברים צריכים להיות בחקיקה ראשית

אתה לא מגיע עם הטרקטור - לא יתחילו לדחוף את התיקונים שיש לעשות. לכן יש המשחק הזה של הדבר הזה. בנושא הקורקינטים, יש לי ביקורת קשה מאוד על משרד התחבורה. אנו כל יום פותחים את החדשות ורואים עוד בחור שנפצע או נהרג, אשה שנפלה או הפילה מישהו מהקורקינט. פשוט נורא. אחד הדברים שבאמת במקום להסדיר אותם, באו עם כמה דברים נכונים, היתה פה הצעת חוק שלי ולא בגלל שזו הצעת חוק שלי ולא כי אני רוצה שתהיה על שמי בספר החוקים כי כי הסכמתי שיהיו גם בתקנות. דיברנו על כך שתהיה לוחית זיהוי על הקורקינטים, שנותנת אחריות. גם ההורים יודעים שהילד לא יכול לקחת את זה סתם כי יש לוחית זיהוי. לא יעלה על הדעת אחרי שנתנו סמכות לפקחים היום שהפקח יתחיל לריב עם נער בן 14 או 16: תוציא לי תעודת זהות. כל דקה כל הרחוב: ילד קטן תעזוב אותו. אז נתנו אפשרות להעלות את הקנסות, העבירו את זה כאן, העיפו את הקנסות לשמים, נתנו סמכויות לפקחים, אבל הצעה טובה ששרת התחבורה בעצמה מעל במת הכנסת אמרה שהיא תומכת בהצעת החוק שלי, שתהפוך לתקנות - לא קידמו בכלום. כלומר אין לך אפשרות לאכוף את זה, להסדיר את זה כמו שצריך. גם נושא תאונות הדרכים לצערי הרב, לא מספיק עלה בקדנציה הזאת בגלל הרבה מאוד דברים. כולנו שמנו את יהבנו על ועדת המשנה. לצערי הרב כנראה שיושב-ראש קואליציה זה לא התפקיד המתאים להיות עם עוד ועדה. אני חושב שאנו מפספסים פה. הנושא הזה הוא מדמם. מניסיון כיושב-ראש ועדת משנה בתקופת איתן כבל, עשינו 20, 30 ישיבות של ועדת משנה. זה עזר. אותה תקופה היתה ירידה מתונה שהלכה לאורך כל הזמן בנושא תאונות דרכים. לגבי בנק ישראל, אין ספק שניהלת מלחמה עם בנק ישראל, ואחר כך ידעת להתנהל איתם בשלום. גרמת לך שיש הרבה תיקונים שהבנק עצמו עושה. היום הפיקוח על הבנקים והבנק עושים הרבה מאוד תיקונים. יש הצעת חוק שלך ושלי אדוני של משכנתאות של ניודן בצורה קלה ומגוונת בין הבנקים. לא להטריח את האדם שרוצה למחזר משכנתא - לגרום לו שלא מגיע למחזר אותה, נשאר עם המצב כמו שהוא כי יודע שיצטרך לבוא 6 או 7 פעמים ולרוץ להחתים מיליון פעמים והבנקים לא שיתפו פעולה. היתה החלטה בוועדת שרים לקדם את הצעת החוק הזו. היתה הסכמה שתוך ארבעה חודשים נגיע לתקנות. אני מקווה וקורא מפה לבנק ישראל ולמשרד האוצר לקדם אתנו, מגישי החוק, את ההסכמות הללו. זה עוד חלק ממה שנותן אפשרות לאנשים למחזר את המשכנתא שלהם ולא להפסיד כסף מדמם שהולך כל חודש. אדוני יאריך ימים על ממלכתו הזו או האחרת. תמשיך להיות הקול של העם וממילא העם יהיה אתך. תודה רבה רבי יעקב. יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה. שלום, נהניתי להגיע לכל הישיבות של ועדת הכלכלה. נהניתי ממוצא פיך, נהניתי מכל דבריך. הדאגה שלך לשכבות החלשות ולעסקים הקטנים והבינוניים היתה בראש מעייניך. ראו את זה בברק שבעיניך. ההקשבה שלך, החשיבה שלך, זה לא מובן מאליו. אתה איש שטח, איש אמיתי. אשריך. אשרי הארץ שזכתה בך. אסיים ולא אאריך. לך אין מחליף. רק אתך היינו יכולים להגיע לפתרונות אמיתיים. תודה לך בשם התאחדות המלאכה והתעשייה. מודים לך ומוקירים את כל העשייה שלך. אני תקווה בעז"ה שנראה אותך במקום הזה בוועדת הכלכלה הזו כי רק אתה תוכל להוציא את העסקים הקטנים והבינוניים, לדרך חדשה שירגישו גאווה בעשייה שלהם, בפרנסה של עובדיהם ובשכר לעובדיהם. תודה והצלחה בכל אשר תלך. תודה. ריגשת. אני שותף לכם בכל אשר אהיה ובכל שאעשה. אני רוצה להודות לכל עשרות חברי הכנסת שבאו, לשרים שמפוקחים והוועדה הזאת היא ועדת הבית שלהם החל ממשרד האוצר שמוביל את הרפורמות הכלכליות ומתכלל אותן, משרדי התחבורה, חקלאות, תיירות, כלכלה, אנרגיה, תקשורת, דיור ושיכון, נגב גליל ופריפריה. אני מודה לצוות שלי כי בסוף כשהגעתי לתפקיד לא ידעתי מה זה ועדה. הייתי חבר ועדת כספים. לא ידעתי מה זה להוביל ועדה. ואמרו לי דבר אחד: יש לך צוות מצוין. אני חושב שהוא הכי מצוין בכנסת. אנשי המקצוע של ועדת כלכלה, שתומכים בעבודת יושב-ראש הוועדה, ועדות המשנה והח"כים, הם הכי טובים בכנסת. כך אני חושב, כך רבים חושבים. זו ההזדמנות שלי לומר לכם תודה. לצוות ועדת הכלכלה, ד"ר עידית חנוכה, מנהלת ועדת הכלכלה. כמה צער גרמתי לך, אבל כמה הישגים עשינו ביחד. אני מתנצל על הצער וגאה במה שעשינו ביחד. דקלה הסגנית, כוכי, יפעת, מרינה. לדובר הוועדה שהוא צנוע אבל חד ומבריק ועושה עבודת קודש ליאור. תודה רבה לך. לכל הסטאז'רים, לדולי שמעוני שמצטרפת לוועדת כלכלה. באת למקום הנכון, בהצלחה. לצוות הלשכה המשפטית. עו"ד איתי עצמון, היועץ המשפטי לוועדת כלכלה. קיבלתי איש מבריק בחקיקה. בחקיקה זה יכול להיות בהפניה לסעיף הקטן שהופיע בחוק המשנה. כמה נשארים איתך? לפעמים אתה לבד. אבל המבריקות הזו היא גם שילוב של תבונה. להבין מתי אנו מחמירים עם המשרדים, מתי משחררים ורצים קדימה. לכל הצוות שלך עו"ד מרב תורג'מן, עו"ד אביגל כספי, עו"ד ורד קירו זילברמן, עו"ד טל פוקס, הילי אנושי. צוות מרכז המחקר והמידע שעבדו עם הוועדה. בלעדיכם לא היו לנו נתונים ולא ידענו לשאול את השאלות הנכונות. התגליות שלכם היו מהפכניות, או לפחות הנתונים שהצלחתם לשאוב. למשל סוגית ההשקעה בנגב בהייטק והפירות של אותם 600 מיליון שקל ועוד עשרות דברים שגילינו דרככם הנחלוקת בין הלמ"סב לבין הוועדה לבחינת הפערים במחירים שהלמ"ס אומר שלא מטילים על החקלאים את האחריות. אלה דברים שהרבה מהם גילינו דרך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בלוחות זמנים קשים, לייצר ניירות ומידע. עמי צדיק מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי והמוביל של הצוות הזה, שירי ספקטור, נועם בוטוש, בת חן רוטנברג, רינת בניטה, אסנת אסי, אלגו מזרחי, מתן שחק, לירן כוסמן. אני מודה לכל הרשמים הפרלמנטריים שנמצאים אתנו, למפעילי הזום, והחיבור לערוץ הכנסת. יחידת הסדרנים ומשמר הכנסת. רוני פה. אין להם הרבה עבודה בוועדת כלכלה. עובדי שפיר האמונים על הניקיון והתחזוקה, עובדי מזנון הכנסת שדואגים לנו, שמזינים אותנו, שמשקים אותנו, עובדי ערוץ הכנסת, ואחרונים חביבים הצוות שלי נועם קידר ראשת המטה, רפי פרלשטיין הדובר, יגאל לוין יועץ חקיקה ושמעון שטרית העוזר שלי. מי שסיימה לא מזמן ראשת המטה שלי שלי סויסה, שיר מהדוברות וראובן דהאן, והצוות הקודם שלי כולם הלכו להוביל דברים גדולים יותר. שלי הלכה ללמוד אחיות, ראובן לנהל מפעל ושירי מנהלת אגף בעיריית תל אביב. אני בעד שהעובדים שלנו יפרחו ויצמחו. מתנצל בפני מי שלא זכה לדבר היום. לפעמים אתה אומר שיש שנה קשה, שלוש שנים קשות. לפעמים יש דכדוך מה יהיה, לאן פנינו, מה הצלחנו, מה לא הצלחנו. לא סיימנו. לא טיפלנו בכל העוולות. לא תיקנו את כל מה שיש לתקן בחברה הישראלית. אבל ביום כזה אני מודה לקב"ה על מה שזכינו לעשות ביחד ומלא נחת מההישגים של כולנו, כל הוועדה הזאת. זה כמו תזמורת פילהרמונית. לפעמים אני המנצח ולפעמים לימור היא המנצחת. אבל כל הנגנים פה והמנגינה טובה והתוצאות טובות. שנמשיך לעשות טוב למען המדינה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.